אני פותח את הישיבה. הנושא: נוהל השירותים הווטרינריים להסדרת פעילות מקומות הסגר למקנה מיובא הצעה לדיון שלך חבר הכנסת עמית הלוי, בהמשך לדיון הקודם ביקש סגן השר שנשהה את זה לדיון של השירות הווטרינרי עם השר, באמת התקיים דיון, לצערי הרב השר דיבר איתי, לא לצערי הרב שהוא דיבר איתי אלא הוא דיבר איתי, לצערי הרב הוא עשה את הדיון בלי לראות בכלל את ההחלטה המוצעת על ידינו, אני לא מבין איך זה דבר כזה נעשה, כשמציגים לשר נושא צריך להציג לו את כל העובדות ולא חלק מהעובדות, ולכן עמית הלוי גם דיבר איתו, ואנחנו ראינו את התגובה של השירות הווטרינרי, אנחנו עומדים על דעתנו מבלי לפגוע כמובן בסמכות של השירות הווטרינרי לקבל איזושהי החלטה שהוא מעוניין בבקשה הספציפית, זה לא דיון על הבקשה הספציפית, הבקשה ספציפית אנחנו לומדים את הבעיות שעולות לדיון ולכן אנחנו עומדים. אנחנו חושבים ותיכף עמית יתייחס בכמה מילים, העובדה שמדינת ישראל סגרה את חוות הסגר חוות ההסגר הממשלתית ומאפשרת את מה שאפשרה עד היום, בעצם היא נותנת יתרון יחסי לא מוצדק ליבואנים ספציפיים, כמו למשל דב"ח וכו', וזה לא דבר שנחה דעתנו ממנו. ולכן אני חושב ושמענו גם את האנשים ששוחחו וגם כשהיינו בסיור, שבעצם יבואן שרוצה לייבא אין לו איפה לשים את המקנה שלו, אלא אם כן הוא שם את זה במקום שמעלה את ההוצאות ומשפיע על יוקר המחיה, במצב הזה אין לו יכולת התמודדות אמיתית מול יבואנים קיימים. זה מה שמפריע לנו בגדול, ועל כן אנחנו ביקשנו לשקול מחדש את המדיניות ולהקים ועדה ציבורית שתקבע את העניין הזה, לאחר שתשקול את כל השיקולים ולא אנחנו כי אין לנו ידע בעניין הזה, למרות שאנחנו סבורים שמדובר פה במה שנקרא בתורת סיכונים, ובתורת סיכונים אפשר לקבל כל מיני החלטות אחרי שבוחנים את הסוגייה. ועל כן אנחנו כן מבקשים לעמוד על ההחלטה שלנו שהיא בעצם החלטה כוללנית שמתייחסת, היא לא מתייחסת במשהו ספציפי. בבקשה עמית. אז כמו שאמרת אדוני היושב ראש, אנחנו מבקשים שהוועדה תקבל החלטה על המלצה למתווה זמני, ראיתי את התגובה של ראש השירות הווטרינרי, דווקא העיקרון שהוא אומר בסעיף 5 שלו שאנחנו במכלול השיקולים שיקול הבריאות הוא השיקול העליון ולא השיקול המסחרי. מוסכם אין לי בעיה עם זה. הוא מוסכם עלינו כמו שאתה אומר ובוודאי יש לו עדיפות, אז כמו שהוא כותב בעצמו זה עדיפות וזה צריך באופן סביר, ומה שהתברר לנו בסיור ולמעשה גם הוא כותב את זה בסעיף ב' 2 לתשובתו, שהעדר הדבקות מיבוא זה המצב הנוכחי, כלומר כמו שאמר גם סגנו, אפס אני חוזר על הנתון הזה שיישמעו גם הציבור, אפס מחלות חדרו ממקנה מיובא לארץ, אפס מחלות. לכן כמו שאמרת שאנחנו מדברים על אני מבין שהוא חושש שאם תהיה בכל זאת מחלה אז זה יכול להיות סיכון, אבל עד היום אנחנו מדברים על 800 אלף חיות צאן ובקר שנכנסים לארץ אפס מחלות, אף פעם לא נכנסה מחלה, אני מדבר על מדינות אירופה, לא מירדן, לא מהרשות הפלסטינית, לא מחיזבאללה בלבנון, ממדינות אירופה, ולכן האמירה שלו שהעדר הדבקות מיבוא אינו מצדיק סטייה בגלל שזה יפחית את הסיכון לחדירת מחלות שאף פעם לא חדרו, זה בעיני דבר שאפשר להתווכח איתו בוודאי ולא צריך בשביל זה להיות אפידמיולוג, בפרט שהוא מדבר שהוא מסתמך על מדע ניהול הסיכונים כמו שהוא כותב בסעיף 4. מעבר לכך כמו שאתה אמרת יש קושי, אני לא אומר שזה בלתי אפשרי אבל בוודאי שיש קושי בצורת ההפרטה שנעשתה עד היום זה הטיעון המרכזי שהעלית, ליבואן שאיננו יבואן גדול שתופס את חוות ההסגר, או שיש בבעלותו חוות הסגר, כמו שראינו היה פה אחד שהוא גם יבואן והוא גם יש לו חוות הסגר, יש מעטים כאלו מתוך ה-10, ואחרים שרוצים לייבא אז אין להם חוות הסגר, והאמירה שאפשר בקלות זה לא בקלות גם נוכח הרגולציה שעליה אנחנו מדברים וגם מעוד סיבות, זה לא שזה קל לקבל מרעה משטח או דברים מהסוג הזה, וגם לגבי סבבי האכלוס שהטענה שיש פניות, ראינו בסיור לטענות אחרות שבזמנים מסוימים ולפעמים גם האפשרות של מקומות פנויים זה רק בדרום, ואז זה דורש עוד פעם שינוע של בעלי חיים, גם בהיבט של הצער שלהם וגם בהיבט הכלכלי שזה דורש. לכן אני חוזר משלושת הסיבות הללו, גם ההפרטה שנעשתה באופן גרוע, גם העובדה שאין אפשרות היום להרבה יבואני בשר לייבא לחוות הסגר אחרות, גם בגלל שמדברים על כמות גדלה והולכת של בעלי חיים מהסוג הזה, ובעיקר בגלל שלא חדרה אף פעם אף פעם בהמה אחת עם מחלה מהמדינות האלה. זה פשוט לא נכון, לפני שלושה חדשים לפי פרסומי משרד החקלאות הגיע קטרת העור מאוסטרליה, קטרת העור מוגדרת בכל - - אף פעם המחלות שהוזכרו - - זה שחפת הבקר שהגיע לישראל אחרי 17 שנה, ומשרד החקלאות הישראלי דרש - - כן אבל עם כל הכבוד הווטרינר אמר משהו אחר, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אנחנו לא מדברים על מחלות אזוטריות כאלה - - ממש לא. רגע רגע תן לחבר הכנסת לבדר. אני אומר את הדברים בציטוט של ד"ר שלמה גרזי, ציטוט מלא ומדויק שתיקן את ד"ר תמיר גושן, אמר לו וסימן לו גם אפס מחלות, ומחלה אחת מאוסטרליה שזו לא המחלה הזאת מחלה אחרת שטען ד"ר גושן עכברת, גם היא לטענת גרזי לא באה מאוסטרליה, אז אנחנו מדברים על או אפס או אולי אחד לא מה שאתה אמרת, הזכרת מחלות אחרות זה הוא הזכיר פה, מחלות אחרות שעליהן זה לא חלק מהדיון והן לא מהוות סיכון ולכן גם לגביהם לא היה לי דיבור, ולכן אני מציע, אני חושב שהמתווה שלנו מבחינתי - - לא ולהוסיף שהייבוא כל הזמן עולה, ולכן מה שאני מבקש גם להוסיף למה שביקשנו, זה שמשרד החקלאות יטפל במציאת אלטרנטיבות אחרות לנושא של הגדלת היבוא מעבר לחוות ההסגר, מכיוון שאו תחליפי בשר או בשר מצונן להוריד כמה שיותר את הייבוא הזה, גם בגלל פגיעה בבעלי חיים וגם בגלל שיש אלטרנטיבות אחרות ואני לא רואה שאתם עושים אותם. זה יכול להיות שזה ייתר את הצורך בהגדלת חוות ההסגר בעקבות הגדלת היבוא, אבל משהו צריך לעשות בעניין הזה, מצד אחד אין חוות הסגר ממשלתית, מצד שני יש פה יתרון כלכלי מובהק ליבואנים הקיימים הגדולים, ומצד שלישי זה משפיע על יוקר המחיה הדבר הזה, ומצד רביעי כל הזמן היבוא עולה, אנחנו כבר הגענו ל-800 אלף ראשים ואנחנו נגדל כל הזמן בעניין הזה כי הצריכה עולה האוכלוסייה גדלה, וכל זה מחייב את התערבות משרד החקלאות, וזה מה שאנחנו לומדים מהפנייה הספציפית של חבר הכנסת עמית הלוי, ברגע שנכנסנו לעניין יש לנו השגות על מה שקורה וגם על דרך הטיפול, בלי קשר כרגע לנושא המקצועי האפידמיולוגי, שזה כמובן סמכות של הווטרינר, ואמרתי לו מההתחלה שלא משנה מה הדיון יאמר אנחנו לא נוגעים בהחלטה הספציפית, זכותו זו זכותו לקבל את ההחלטה מבחינה רפואית, אין לנו על זה ויכוח, אין לי על זה ויכוח באופן מובהק. עכשיו מישהו רוצה לומר משהו לפני שאני אסיים? אני אשמח להגיד משהו קצר. כן מי אתה? עו"ד יוסי וולפסון מתנו לחיות לחיות.

אנחנו לא פותחים את הדיון זה לא בשביל דיון, אבל מכיוון שיש לי זמן התבטל לי הדיון הבא אז אני אשמע קצת. אז אני באמת אגיד ואתחבר לדבר האחרון שהיושב ראש אמר, ישראל מאפשרת את המשלוחים החיים האלה את היבוא של בעלי חיים והשחיטה - - אז אמרתי שאם יש להם אלטרנטיבות שיפעלו, בינתיים זה רק גודל כל הזמן. בקרת הסיכונים האמיתית היא באמת איזושהי מדיניות כוללת שיוצרת אספקה של מקורות חלבון אחרים לאוכלוסייה, באופן שגם לא כרוך בצער בעלי חיים, לא כרוך בסיכון של הבריאותי שבהחלט קיים ואני לא אתווכח פה על הדברים האלה, וגם מבחינה כלכלית אנחנו במצב שהמשק הישראלי תלוי ביבוא, בין אם זה היבוא של הבשר, בין אם זה היבוא של בעלי חיים חיים, ובין אם זה יבוא של המספוא שמאכילים אותם פה. מה בשר מצונן? אמרתי זה מה שאנשים רוצים לאכול, מה אתה רוצה שאני אעשה, אתה רוצה ללמד אותם לא לאכול את זה אז תלמד אותם במשך השנים, אנחנו יודעים מה האידיאולוגיה שלך, אבל בגדול אני לא נכנס לזה, אני לא נכנס לזה אני רק אומר שלאור הגידול ביבוא של בעלי החיים שהם חיים במסגרת היבוא הזה, אפשר לבחון אלטרנטיבות נוספות שהציבור יהיה מעוניין בהם בסדר? אבל משרד החקלאות בינתיים הוא לא עושה את זה, אוקי בסדר אז אני מוסיף את זה למסמך שלנו. אוקיי אז אני מתחיל, קודם כל אני קורא את המסקנות שלנו בנוסף למה שאמרתי על כל מה שאמרתי. כבוד היושב ראש מילה אפשר? טוב תגיד, אתה עוזר של המנכ"ל? כן.

אז הגיע זמן, תודיע לו שאנחנו רוצים שמשרד החקלאות יכנס לעניין ביתר רצינות. אז אני רק אפרט חלק מהתהליכים שכן נעשים, קודם כל כל מה שאמרתם ציינתי בפני, כמובן להיכנס לתוכנית העבודה, אני מאמין שחלק מזה כבר נמצא, כבר עובדים כבר הארכנו את חיי המדף של בשר מצונן כמובן תחת בדיקות, יצרנו מנגנון מהיר ליבוא בשר, פתחנו יבוא ממדינות חדשות מוכרות, אז כן נעשים במשרד תהליכים להשפיע באופן חיובי על יוקר המחיה, - - לא אבל אתה מודע לזה, לא רגע אתה מודע לזה שככל שיבוא עולה והוא עלה מ-200 אלף ל-800 אלף והוא יעלה למיליון, בעצם אתם נותנים יתרון כלכלי לא מוצדק ליבואנים הראשיים שיש להם חוות הסגר משלהם, אז או שתקימו חברות הסגר ממשלתיות אוקיי עם כל הכללים מרחקים לא יודע מה שאתם רוצים, או שתשנו את המדיניות כרגע באופן זמני על מנת שאחרים יוכלו גם כן להיות ושזה לא יפגע ביוקר המחיה, משהו צריך לעשות, בינתיים אתם לא עושים בגלל שיש חוות דעת מקצועיות בנושא של - - ואני לא בא אליו בטענות דרך אגב, זה העמדה שלו מקובלת עליי אני לא מתמודד איתו על העניין הזה, אבל מצד שני יש עוד אינטרסים לציבור ואתם צריכים להיכנס לזה, לא לעזוב את זה ככה כי מחר יהיה מיליון ראשי בקר כבשים, ועוד הפעם מי שייהנה מזה, כי מי שאין לו חוות הסגר הוא לא יביא, אמר את זה שהיינו בסיור, הוא לא מביא יותר, למה הוא לא מביא יותר? כי זה עולה לו הרבה כסף. הוא צריך להביא אותם לחוות הסגר בערבה, משם להביא את זה לצפון, זה מעלה את המחיר לא משתלם לו ובצדק, אז מה אתם רוצים לאן אתם רוצים להגיע? וזה לא קשור לווטרינר, זה קשור למשרד החקלאות ולמשרד האוצר, שרואים שזה משפיע על יוקר המחיה, וזה לא יעזור אם אתם לא תעשו תחליפים כמו בשר מצונן דברים ותלמדו את הציבור לצרוך את זה, כי בישראל לא רוצים, רוצים רק בשר טרי אז צריך מישהו להתחיל את זה, אם לא נגיע ל-2 מיליון ראשי בקר, ואז נראה אתכם עם החוות הסגר מה תעשו בעוד שש שנים, מה נראה לכם שהכול דבאח יביא והוא יהיה היחיד שימכור בשר במדינת ישראל? באופן זול, אפשר למכור אבל יקר. אני מזכיר שהערכת חיי המדף נעשתה ממש עכשיו ב-2023, ככה שזה עדיין לא מופיע בנתונים של הייבוא, שאחד ההסברים להארכת חיי מדף היה באמת להפחית את כמות - - לא לכן זה לא מופיע בנתונים, אנחנו רואים את העלייה, אבל אנחנו עדיין לא רואים - - בסדר,

לא לא לא, אני ממשרד המשפטים ייעוץ וחקיקה. משרד המשפטים אז מה, זה שסגרו את חוות ההסגר הממשלתית, עשו כביכול הפרטה, יצרו מצב שבעצם רק היבואנים הגדולים יש להם חברות הסגר, זה נשמע לך דבר שהוא סביר? מבחינת כללי התחרות כללי הוגנות ויוקר המחיה שזה משפיע? אתם צריכים גם להיכנס לעניינים, תקימו חזרה את תחנות ההסגר הממשלתיות, זה מה שאני מבקש מה הבעיה.

ברגע שזה גם עלה פה בדיון, שהבשר המצונן נועד להיות תחליף להעברת יבוא מקנה חי, אז בעצם הצפי הוא שיהיה פחות צורך - - מאה אחוז, אבל שיעשו, רבותי אתה צודק, למה אני אומר שצריך לעשות תחליפים? כי היבוא עולה וברור שברגע שיהיה תחליפים ראויים שהציבור זאת אומרת ירצה אותם, התוצאה היא שלא צריכים כל כך הרבה חוות הסגר. נכון להיום צריכים יותר חוות הסגר בגלל הגדלת הייבוא ויוקר המחיה. עשינו עכשיו מהלך של הארכת חיי המדף כדי לצמצם את היבוא ולהוריד את יוקר המחיה, עכשיו אם אנחנו בעצם נפתח עוד חוות הסגר בלי שיקול דעת - - לא אמרתי לפתוח בלי שיקול עדת,

נפתח את זה בצורה מאוד מאוד רחבה, בפועל אנחנו בעצם לא נוכל לבדוק או לא נוכל לקיים את התכליות של הארכת חיי המדף ויבוא הבשר המצונן. בסדר גמור, אבל אתה מודע לזה כמשרד המשפטים שבעצם אתה נותן יתרון מובהק ליבואנים הקיימים? זה בכל מקרה, הסיפור - - לא מה זה בכל מקרה? שנייה אני אסביר את עצמי, בכל מקרה הסיפור של פתיחה או סגירה של תחנות הסגר כרגע מצויה לפתחו של משרד החקלאות ויש לו את היעדים של מתי הוא כן יפתח את זה, הוא לא אמר בשום שלב שהוא לא פותח יותר חוות הסגר.

הוא אמר שבצפון אתה לא יכול כמעט לעשות כלום מכיוון שאין 1,000 מטר כמעט אין אין דבר כזה. נכון ואז זה השיקולים המקצועיים שלו. המקום היחידי הוא אמר שאפשר לעשות חוות הסגר זה בנגב אוקיי או בערבה, אז הוא אמר אבל אז צריך להקים את זה ממשלתי, אז אמרנו לו תקים ממשלתי מה הבעיה? לא אנחנו למדנו מהבקשה הזאת את כל הבעיות שעולות ובינתיים אי אפשר להתחבא מאחורי הווטרינר ולהגיד זה מה שיש,

זה התפקיד של משרד החקלאות ושל משרד המשפטים וגם של משרד האוצר לטפל בבעיות שעולות, אחרת אנחנו בעוד ארבע שנים, היום כמה דבאח שולט היום בשוק הבשר כמה הוא מוכר 60% בערך? זה אני לא יודע, זה רשות התחרות אני לא יודע. הוא ימכור 90% כי הוא היחיד שיכול להביא את זה זול. או שיגיע הבשר המצונן. אני לא מבין מה אתם רוצים? לא היום במצב הזה. אבל זה מה שאני אומר, עשינו את השינוי של הבשר המצונן ממש עכשיו לפני חצי שנה.

אתם רוצים מה שדבאח יהיה, שכל הבשר יהיה דרך דבאח? זה בכל מקרה - - אז מה אתם רוצים אני לא מבין? בכל מקרה מבחינת מספרים גם אם זה ישנה קצת זה לא יהיה מאוד דרמטי, טוב שעשיתם את זה אבל זה לא יהיה מאוד דרמטי, כי כמו שאמר דוד יש 20% מהאוכלוסייה אוכלים רק בשר טרי או אוכלים 90% מהם אוכלים רק בשר טרי זה נתונים ידועים, וגם ה-80% האחרים יש העדפות גדולות יכול שזה ישתנה לאט לאט

לא תמיד יודעים אם זה בשר דרי. לא אבל רגע רגע, עובר חוק היום בערב, שמחייב לעשות שלט שאומר איזה בשר ומאיזה מדינה, זאת אומרת בגדול גם אם זה מצונן נכון, גם אם זה מצונן, זאת אומרת בגדול נכון היה לנו ויכוח עם משרד הכלכלה על זה די גדול, אבל השר ירד מהטענות שלו כי אנחנו מתעקשים על העניין הזה, זאת אומרת אנשים צריכים לדעת מה הם קונים, ודרך אגב אם הוא ידע שהוא קונה מצונן ואוכל והוא רואה שזה בסדר לאט לאט הוא יקנה מצונן באופן טבעי. מבחינת הצרכן דרך אגב, כל הבשר שקונים בסופרמרקט הוא בשר מצונן גם הוא נשקל - - כן אבל הוא לא יודע את זה הוא חושב זה בשר טרי. בשר שהוא טרי זה מה שאתה מוצא באטליזים בעיר העתיקה - - לא, יש גם בסופרים האיכותיים יש את המחלקות של בשר טרי, יש בכל סופר פינה של בשר טרי. הטרי הזה הוא מצונן, הוא בטמפרטורה של אפס. אני רק רוצה לומר עוד משפט, יכול להיות שההצעה של יושב ראש הוועדה היא נוגעת גם אם לא לעשות חברה ממשלתית היה אפשר להקצות כי זה הבעיה העיקרית, הבעיה העיקרית שאדם שיש לו שטח או שיש לו חלקה א' או שיש לו חלקה ב', חלקה ב' זה כבר יש עוד פרשייה עם רמ"י שזה נהיה מסחרי ושמאות מסחרית, אז אם שזה בעצם בסופו של דבר זה חלק מעבודה חקלאית, זה לא משנה אם יש לו עגל שנולד בה זה או שהוא מביא עגל, אבל עזוב את הוויכוח עם רמ"י, גם אפשרות שנייה היא גם אם לא יקימו ממש מנגנון ממשלתי אלא יאפשרו השכרה, אבל בגלל מצוקה הרגולטורית של המרחקים, לא לכל אחד יש קרקע, נניח שיש קרקע גם בגליל אז היה צריך לעשות חשבון, לומר אנחנו נותנים רמ"י מאפשרת מפנה שטח בשכירות הוגנת על פי שמאי, אבל בשכירות הוגנת ליבואנים שרוצים במרכז בצפון ובדרום. וזה לרמ"י יש את היכולות האלו, לחקלאי רגיל אין לו יכולות לקחת שטח, ראינו שם אז שם היה לו חלקה ב' נניח בשטח יחסי, אז סך הכל אין לפי התנאים, אז אם רוצים לפתור את בעיית שוק הבשר ברמה של היבוא, יש בהחלט מקום שהמדינה וזה באמת אתם, תתערבו, תעשו ישיבה עם רמ"י, תראו איפה יש קרקעות שהולמות לרגולציה הזאת גם בצפון גם בדרום וגם במרכז, שיאפשרו בצורה מרווחת לא חוות מצומקות, חוות מרווחות שיכולות להיות ולתת מענה לדבר הזה, זה זה פתרון בהחלט רלוונטי בוודאי נוכח רגולציה שבעיניי היא לא הגיונית אבל היא קיימת היום. רק אני אחדד, ד"ר גושן המליץ לפתוח חברות נוספות בנגב גם בצפון. נכון הוא אמר, אבל מישהו צריך לעשות את זה, זה מה שאני אומר, הוא אמר לנו את זה וזה דרך אגב מקובל עליי אוקיי, להקים חוות ממשלתיות, כי היתרון היחסי שיש ליבואנים פרטיים במובן הזה ורואים את הגידול ביבואנים ספציפיים הוא בעייתי, הוא בעייתי ליוקר המחייה, והתלות שלנו ביבואן מסוים ולא משנה מה שמו הוא בעייתי גם כן. יש לנו שיח עם רמ"י. בסדר, אז אנחנו רוצים קודם כל להוסיף את העניין הזה שאנחנו מבקשים ממשרד המשפטים, האוצר והחקלאות להיכנס לסוגייה שקשורה לתחרות, ואתה יודע מה גם רשות התחרות אני רוצה שהיא תיכנס לעניין הזה. אנחנו נעשה דיון בעוד חצי שנה לראות איך הדברים התקדמו. ובאופן ספציפי להקצאת קרקעות רלוונטיות. אני לא נכנס איתם שיעשו את זה אני לא נכנס את זה. אנחנו הוועדה אני מקריא רק את הכותרות. הוועדה תומכת בצמצום החסמים ובעידוד התחרות תוך שמירה על הסטנדרטים המקצועיים הדרושים להגנת האזרח הצרכן. אנחנו חושבים, הוועדה סבורה שבתחום הנידון של ניהול סיכונים יש להתחשב בסטטיסטיקות של עשרות השנים האחרונות, ויש לקחת בחשבון גם את השיקול הכלכלי כחלק ממכלול השיקולים, הכוונה לשיקול הכלכלי ביוקר המחיה שזה דבר משמעותי, וגם בתחרות שיש בין הגופים השונים היבואנים השונים. אנחנו ממליצים באמת על מתווה זמנים לא מחויב במציאות, אם אתם תטפלו אז לא צריך גם מתווה זמני, טפלו בזה רק זה הכל. ואני מוסיף את העניין שאנחנו חושבים שהמשרדים צריכים להתעסק גם בחלופות כדי שה הייבוא לא יגדל, מכל מיני סיבות גם צער בעלי חיים גם זה הכל ביחד אני לא נכנס כרגע לסוגיית צער בעלי חיים ומה שקורה עם השינוע של בעלי החיים, אבל זה עולה ותיכנסו לזה אי אפשר לא להיכנס לזה אני מאוד מצטער, זה נוח לא להיכנס לזה אבל זה צריך. ואנחנו כן חושבים שבגלל הבעיות האפידמיולוגיות שהציג לנו ד"ר גושן ובגלל הנושא שבעצם לא היו מחלות עד עכשיו שנכנסו, לא יודע 0,1 אוקיי? מכיוון שמדובר בתורת הסיכונים אנחנו כן חושבים שמשרד החקלאות נוכח החשיבות הכלכלית של העניין, יזום הקמה של ועדת מומחים שתדון בנושא, תזמין מומחים חיצוניים נוספים כדי לבדוק את רמת הסיכונים, כאמור ולבחון מחדש את הרגולציה של המרחקים וההגבלות הנוספות מכיוון שזה משפיע על היוקר המחיה באופן מובהק, אני לא חושב שיש על זה ויכוח. ובפרט שנשמעו חוות דעת נוספות ובניגוד למה שהוא אמר, אתה יודע מקימים מדי פעם ועדות ציבוריות בנושאים שבמחלוקת. ושוב פעם אני מדגיש אני מדגיש, ד"ר גושן אמרתי לו את זה כמה פעמים והוא מודע לעמדה שלי, הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה בעניינים בבקשות הספציפיות נכון לעכשיו, אנחנו לא אומרים לו מה לעשות ולא נגיד לו מה לעשות בעניין, זה הסמכות המקצועית שלו, אבל מזה אנחנו לומדים את הבעיות ולכן אנחנו עומדים על דעתנו שבעניין הזה צריכה להיות איזושהי רוויזיה של החלטות של משרדי הממשלה, וגם משרד המשפטים ורשות התחרות צריכים להיכנס לעניין. יש עוד ח"כים שרצו להשתתף, אבל בגלל שכולם נמצאים בוועדת חוקה בהצבעות בהחלפות של ארבע שעות - - הם נמצאים בחוות הסגר למעלה. חוות הסגר אמת, למרות שהם תומכים בהחלטות שלנו הם לא נמצאים פה היום אבל אני יודע שהם תומכים, רצית להגיד עוד משהו? אוקיי תודה רבה ההחלטה עברה, כל מה שאמרנו עבר, תמסור ד"ש ל ד"ר גושן אוקיי? תודה הישיבה הסתיימה.